אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה לביטחון פנים בנושא: הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 55 והוראות שעה),

לפני שאנחנו מתחילים בהקראה אני רוצה שעידו או מירי,